בוקר טוב לכולם. אני פותחת את הישיבה של הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי.

בהטרדות מיניות בגופי הביטחון והחירום. בשנה זו עקבתי אחר כמה פרסומים שהתפרסמו